בשבת נקרא את פרשת "וישלח". השבוע מתקיים כבר שנה שלישית, פסטיבל אשדוד שירה באשדוד. חגיגה מגוונת של שירה, שירת מחאה,

כתות אמן והופעות בכל רחבי אשדוד, כל יום, עד מוצאי שבת. לכן השבוע אקריא שירים של משוררים אשדודיים. שירה אוחיון, אשת חינוך, חוקרת תרבות ומגדר, מתרגמת ומשוררת. ילידת דימונה, המתגוררת מזה שנים רבות באשדוד. ממובילות בית ספר "קדמה" חברי פרופסור סמי שלום שטרית, שהיה איתי שנים באוניברסיטה, גם באותו חדר, היה ממייסדי "קדמה" - למען שוויון בחינוך בשכונת התקווה תל-אביב. ממייסדות תנועת "הקשת הדמוקרטית המזרחית" ותנועת "אחותי למען נשים בישראל" וממייסדות "קואליציית ליבי במזרח" להקצאה שוויונית של משאבי התרבות. כיום משמשת כמנהלת תוכן של תזמורת ירושלים מזרח ומערב וכן כרכזת אזרחות ומובילת חדשנות ויזמות בחינוך בתיכון מקיף א' אשדוד. לקראת מותי/ שירה אוחיון הייתה בדידותי מזהרת מתמיד בים של כוכבים ואניים אנוכיים טובעת לאיטי בבירת הפלשתים. אל תבואו לספוד לי בגת ובחוצות אשקלון אל תספרו.

בני הלבבות הערלים אתם, המחקים האנושיים, אתם שבחיי בי בגדתם,

אך לא ראיתם ותמיד דאגתם פן תשמחנה בנות פלישתים פן תעלוזנה בנות המזרחים. אל תייפו ואל תאפרו, את חרפת העוני צאו וספרו את ייסורי הבדידות והאכזבה מהידידות דעיכת האנושיות וניצחון האנוכיות אל תזמינו אותי למצג השווא של הלוויתי כי במותי הייתה לי עדנה הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'), התשע"ה-2017. אני רוצה לומר שניים-שלושה משפטי פתיחה.

רק אני רוצה שנהיה ברורים, אמרתי לחברי בצלאל סמוטריץ' וליועצת המשפטית. הייתה לי

הח"כ המוביל ביותר בכל התחומים הנוגעים

הצרכנות בישראל. יצרתי מסד חדש שעליו היא מתפתחת. לפעמים אני יושב וחושב ששיניתי, שהייתה לי הזכות להיות ממובילי, אולי המוביל של השינוי הגדול בעולם הצרכנות. בעיקר בזכויות הביטול. זכות הביטול זו הפנינה שבכתר, אמרתי עליה רבות. עמדתי מול משרדי הממשלה, ובכלל זה משרד הכלכלה דה-היום, אז משרד המסחר והתעשייה. כאן נמצא מר אטלן, הוא היה מהמשיבים נגדי בזמנו. החשש הגדול והכבד שלי זה שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו כאן כאילו באים לעשות טוב, כאילו באים לברך, אבל נמצא את עצמנו מקללים בטווח הארוך.

יודע להתכתב לגמרי עם מה שחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מביא. אני מבין, אני יודע, אני לא מנסה להתחכם או להתווכח,

רואה את המציאות. אני גם לקוח, אני גם מתמודד ביום יום.

אני לא מנסה להתייפף פה על מישהו או לעשות את עצמי,

אני איש רגיל שבדל"ת אמותיו מתנהל עם הבעיות, עם השאלות של מה כדאי,

איך לא ידפקו אותי. זה הכי

לא תפגע בו, אתה מוצא את מלכות בית דוד. אני אומר לך באחריות, יש לך ולנו על מי לסמוך. הרשות להגנת הצרכן, אני מוכרח להוריד את הכובע, אני לא הכרתי אותם קודם, רק הכרתי את מיכאל בתפקידו הקודם, גם כן מעט, בעיקר בגלל העובדה שהוא לא החיל את חוקי העבודה על יהודה

אין בלי סיכון. אנחנו פה כאיזה סוג של שלייקס עושים את זה כהוראת שעה.

היא תחזור לכאן

זו לא הוראת שעה שתוארך אלא אם היא תבוטל, להיפך, היא עם מנגנוני

יש לי המון מה לומר. אני לא רוצה לתפוס את כל זמן הדיבור, כדי לא להביא לסיום הישיבה עם דבריי,

אבל תזכרו שיש לי עוד השלמות לעשות. דבר ראשון,

זאת אומרת, גם הנימוקים לכך מפורטים היטב. עכשיו בא ומציע חבר הכנסת סמוטריץ' להרחיב את התיקון באופן שיחול גם על שני סוגים של שירותי תיירות שניתנים בישראל. אין ספק שזה נושא חדש. גם בסיגריות הכנסתם את הגבלת האחוז - - זה היה בטרומית. אנחנו מכניסים פה נושאים חדשים. מקסימום ועדת הכנסת דנה. עושים אותם על פי דין. חבר הכנסת סמוטריץ', תפקידה של ועדה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית זה לתקן, לבדוק, לשנות, להוסיף וכיוצא בזה. הגבולות הם כשיש חריגה מגדר הנושא. כאן אני לא צריכה לתת פרשנות, כי הנושא הוגדר בהצעת החוק, הוגדר בסעיף המוצע, בכותרת השוליים שלו, הוגדר בדברי ההסבר.

אני חושב ששירותי תיירות הם אותם שירותי תיירות, שה-non-refundable הם אותם non-refundable. ההבדל בין חו"ל לארץ, בעיני זה לא נושא חדש. מה הרעיון של אי חריגה מגדר הנושא? הרי זה ברור שכשוועדה מכינה הצעת חוק, היא חייבת לתקן, לשנות, לשמוע הערות ולהיות פתוחה. מה הרעיון? לפרסום ברשומות יש תפקיד, זה לא איזה שהוא פרסום פורמאלי. הפרסום ברשומות נועד לכל מי שמתעניין בדברי החקיקה מקרב הציבור, לא רק אלה המוזמנים שאנחנו יודעים מראש מי הם, אלא גם גורמים אחרים שמבקשים - נתתי לך דוגמה אתמול של אנשי אקדמיה שלפעמים מבקשים לבוא לוועדה - להיות מוזמנים כדי להעיר להצעת החוק.

לא רק שמדובר בנושא חדש, אלא שמה שאתה מציע פורסם רק ביום חמישי, אני לא זוכרת באיזו שעה. בדיון הקודם זה כבר עלה, זה כבר דובר. הפרוטוקולים האלה מפורסמים. ממש לא. בדיון הקודם דיברנו על מלונות, דיברנו על תעופה. אתה הרי לא מצפה שאנשים יתחילו לקרוא

ועדות כדי לדעת במה אולי יעסקו בעתיד.

הרשומות שמתפרסמות. אי אפשר לדבר על זה שכל מי שיש לו מה לומר אכן נמצא. את צודקת לחלוטין. אני מאוד מקפיד לפעול כך עד היום הזה. זאת עדיין לא הבעיה מבחינתי. היינו יודעים לתת לה מרפא, היינו יודעים לתת מזור לבעיה הזאת. קורה שאנחנו מציעים נוסחים חדשים, אבל אנחנו תמיד עומדים על כך שנפרסם את זה מספיק זמן מראש, כדי שהציבור יוכל להיחשף לזה, גם אם זה לא הופיע ברשומות. זה לצד הפורמאלי. יש לי גם למהות הרבה דברים, אבל אני אנסה לשים את האצבע על נושא אחד. לזכות הביטול, שהיא אחת מזכויות היסוד הצרכניות בחוק הגנת הצרכן, הוסף נדבך על נדבך, עד שהגענו לזכויות שקבועות היום בחוק הגנת הצרכן. כשאנחנו מדברים על שירותי תיירות מחוץ לישראל, יש לזה את ההיגיון כפי שהוסכם עליו, כפי שפורט בדברי ההסבר מתוך הדברים שנאמרו כאן בוועדה. יש נימוקים מדוע לאפשר את זה. כשאנחנו מדברים על שירותי מלונאות, על שירותי תעופה שניתנים כאן בארץ על ידי ספק ישראלי, השאלה היא: מה מבדל את השירותים האלה לעומת שירותים אחרים שניתנים בישראל. יושב כאן רועי כהן, הוא מייצג עסקים קטנים ובינוניים. אני מניחה שהוא יתמוך מאוד בהצעה הזאת.

מבקשת שהוא יבוא ויצהיר כאן לפרוטוקול שהוא לא יבוא מחר או מחרתיים ויגיד שכל הקמעונאיים בארץ נפגעים מאוד כתוצאה מהמסחר הבינלאומי ולכן יש להחיל את הנושא הזה גם על קמעונאים אחרים.

לא לפורמליסטיקה - של אותה הצעה על כלל המסחר המקוון בישראל.

ואני מאמינה שאתה מאמין בזה בתום לב, היא שהדבר יביא להוזלת מחירים לצרכן הישראלי. כדי לוודא ולפקח על כך,

והרשות להגנת הצרכן תעקוב אחר הדברים. אני מחזיקה בידי מסמך של הכלכלנית של הרשות להגנת

לכן היא שמה שלייקס לנושא הזה. "תרחיש נוסף הוא: שראינו שההפרש בין שני המסלולים יהיה גדול מאוד, כך שיגרום להסטת צרכנים למסלול מסוים, למשל מסלול

אם הייתי יודעת שיש מחלוקת, היינו מבקשים גם מהמ.מ.מ להכין חוות דעת כלכלית בעניין הזה. גם לגופו של עניין אני מציעה לשקול את זה מאוד מאוד בזהירות. אני חייב להגיד בפתיח שעברתי תהליך בחודשים האחרונים. מילה אחת על זכות הביטול. קודם

קיבלנו נתונים שלא היו קודם. הדברים שאני אומר הם על דעתה לגמרי. אפשר לנסות את הניסוי הזה,

אני רוצה לאפשר את הפיילוט הזה. הגענו להבנות בתחום המלונות, טרם הגענו להבנות

אני אומר, את המייל האחרון אני מוכן לעשות, את המייל שאומר שכולם יוכלו להציע שתי חלופות בתחום המלונות, כאשר הסנקציה האמיתית תהיה שאם הם לא יעבירו נתונים לשביעות רצון

זה בשליטה של חברי הכנסת שיגישו הצעת חוק. למה אני לא מסוגל להגיד שום דבר על תעופה?

למרות שעדים כולם שאנחנו ממשיכים לדבר, שאנחנו

הם לא מבינים על מה אני מדברת בכלל.

הייתה שם את הבעיה של שני גופים נפרדים שמטפלים בזה: טיסות ומלונות. החקיקה האירופית מחריגה כל נושא בנפרד. לא מדויק. מדויק בהחלט.

יש גם חוות דעת של המ.מ.מ

הוא קונה באתרים האלה כשאין לו את המידע הזה לפניו.

נופל כל פעם מחדש.

אנחנו מבקשים להביא את הידע הזה בפני הצרכן. אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה. לא יכול

התפקיד שלי הוא לראות את הצרכן כל הזמן. זה לא עניין של שמרנות. אני האחרון שמתחפר בעמדות שהן שמרניות, או דברים מהסוג הזה. אני כל הזמן מנסה לצעוד צעד אחד קדימה, גם מהחוויות האישיות

זה לא משהו שאני מזלזל בו. אני מבין את מה שאת אומרת. אני מפחד מהעתק-הדבק הזה בתוך התהליך, אני אומר לך את זה בשיא הרצינות. רוב השירות בטיסות ניתן מחוץ לישראל. אני יודע להתכתב עם הדברים. אני רוצה לראות אם אני יודע להתחבר בעניין הזה כאן, או לנסות

לא נגיע,

למליאה. אוקי, אני אאפשר לארבעה דוברים, אחר כך אני עובר להקראה. אנחנו מסכימים עם מה שמר אטלן אמר פה,

בוודאי ובוודאי איזה שהוא עיוות בכל מה שקשור לתחרות. בסופו של יום הזכות לביטול נשמרת. אנחנו מציעים שתי אופציות. אפשר להתווכח על אותה אמירה שאמרה שה-non-refundable

לפחות חצי מהחברות הזרות שפועלות בארץ הן ללא נציגות. מה שהחוק מחייב אותן זה נציג לקבלת כתבי בי דין, שזה לא ישות משפטית, ונציג שעובד מולנו, שאין לזה שום קשר, זה לא נציגות משפטית של החברה בארץ. חוות הדעת המשפטית המקובלת זה שחוק הגנת הצרכן לא חל על החברות האלו. עם כל הכבוד, אני זוכרת שתיקנו את חוק שרותי תעופה וקבענו שכל חברה שנוחתת

אני לא אחזור על הרשימה. אני מייצגת כאן גם את חברת ארקיע.

אין תחרות ביניהן?

לכן אנחנו רוצים לשמור עליה בכלים שווים.

נחוש וחכם.

היושב הראש, שמגלה נחישות והרבה אומץ.

זה לא כמו שאני קונה מקרר בחנות,

וביטלתי אותו,

הטיסה הזאת תצא עם אותן עלויות קבועות - צוות,

טיס, אגרות.

הדיבוב יותר ארוך מהכסף שאני צריך לשלם.

אל תגזימי. יש כרטיסי טיסה שנמכרים גם בהפסד, זה

(ו) לעניין סעיף זה, בעסקת מכר מרחוק לרכישת כרטיס טיסה מישראל או אליה הכוללת חניית ביניים מחוץ לישראל, לא יראו בקטע הטיסה מיעד ביניים ליעד ביניים אחר או ליעד הסופי, שירות הניתן במלואו מחוץ לישראל.

בסעיף זה "שירותי תיירות" שירותי הארחה,

חופש או בילוי,

למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. יש עוד תיקון לשני סעיפים בהמשך: תיקון לסעיף 22ג, שעניינו בעיצום כספי, ותיקון לסעיף 31א לחוק העיקרי, שעניינו בפיצוי לדוגמה. אני רוצה להזכיר שכבר דיברנו על העניין הזה, יש בינינו הבנות והסכמות. רק לחדד את סעיף 14ג2(א). מדובר כאן על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל. חברות התעופה מוכרות כרטיס טיסה פלוס מלון בחו"ל. צריך לחדד שהחלופה חלה לגבי בית המלון, שלא יגידו שבגלל שזה שירות שלא ניתן במלואו מחוץ לישראל ויש גם טיסה, הסעיף לא חל. צריך לחדד את העניין הזה. ואם זה נמכר כחבילה? אתה מדבר על חבילה? על חבילה. על חבילה אי אפשר להפריד, כי זה לא ניתן במלואו מחוץ לישראל. אתם לא מוסרים לצרכן מה מחיר המלון בתוך החבילה הזאת. כל הסעיף הזה דן בשירות הניתן במלואו מחוץ לישראל. אם אפשר להפריד באופן מובהק בין המרכיבים של השירותים, דהיינו: אתה מוכר לי לחוד טיסה, מוכר לי לחוד מלון, אז אם המלון ניתן לחוד והוא בחו"ל, אפשר להחיל את זה לגביו, אבל אם זו חבילה שאני לא יודעת כמה מתוכה עולה הטיסה וכמה עולה המלון, ודאי שהוא לא יכול. אני חושבת שהייתה הסכמה. זה ברור שאנחנו לא מחילים את החוק הזה

לא דנו בזה. גם ההצעה של חבר הכנסת סמוטריץ' להרחיב את זה למלונות ואולי לטיסות לא מדברת על חבילות. מדובר רק כשקונים את שני המוצרים האלה בנפרד, כשתי עסקאות נפרדות. אנחנו חברת תעופה, אנחנו זומנו לדיון. הצעת החוק היא ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל. אנחנו נמצאים פה בנושא הטיסות, לזה זומנו. אנחנו לא מדברים פה על טיסות לאילת. בן אדם מגיע לחו"ל,

הוא לא מגיע סתם כך,

אנחנו נמצאים כאן על מנת לאפשר ללקוחות מחיר זול יותר בטיסות non-refundable לחו"ל.

כל השיחה כאן היא לא אם אני מזמין במלון

אם אני קונה באיזיג'ט, בריינר,

הבקשה שלנו לאורך כל הדיון שנמצא כאן היא להכניס את הטיסות פנימה.

אנחנו אל מול הרשות אמרנו שאנחנו מוכנים לשתף פעולה עד

הוא מסכים לאיזו שהיא נוסחה אחרת שלכאורה אמורה להיטיב. זה אמור לבוא לידי ביטוי. אני רוצה שהכוונה הזאת של הוועדה תבוא לידי ביטוי בחוק עצמו, שהדברים יהיו ברורים וכתובים.

"בוקינג"

השאלה אם זה מיטיב או לא מיטיב היא שאלה לא פשוטה. לנו, כרשות שמבצעת אכיפה, יהיה קושי לבצע אכיפה בסוגיה

זה יכול להיטיב בסעיף מסוים. ואז נמצא את עצמנו שבאנו לעשות טוב, אבל קברנו. אני רוצה להתייחס לסעיף האחרון שהיועצת המשפטית התייחסה אליו, לגבי ה-non-refundable. נאמר פה שהיו מקרים שבהם ה-non-refundable היה יותר יקר מהעסקה המקורית. אם נצא מתוך הנחה שהלקוח הוא בן אדם נורמלי ששם לב לדברים וקורא את

כבר קיימנו את הדיונים האלה. גם כשיש לי את ה-refundable ואת ה-non-refundable, אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי. אל תעשו כאילו אם יהיה לנו את

בסעיף 22ג(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (25) יבוא: "(25א) בעסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות כאמור בסעיף 14ג2 הציע לצרכן חלופות כאמור באותו סעיף ולא גילה לו פרטים שהיה עלי לגלותם בהתאם להוראות סעיף 14ג2(ב) ו-(ג); גבה מצרכן שבחר בחלופה השנייה כאמור בסעיף 14ג2

או לא ביטל את חיובו של הצרכן בניגוד למדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל כאמור באותו סעיף." אנחנו מציעים נוסח אחר ב-(ב): לא פעל בהתאם למדיניות נותן השירות כאמור בסעיף 14ג2 כאשר הצרכן בחר בחלופה השנייה. זה מכסה את כל ההיבטים של ההפרה. יש הערות לסעיף 2? אין הערות.

הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין אושר. אושר עם השינוי שעורכת דין חנה וינשטוק-טירי הקריאה.

ביקש צרכן שהתקשר בעסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות כאמור בסעיף 14ג2 שיש לו זכות לבטלה לפי מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל, כי עוסק ישיב לו את החלק ממחיר העסקה ששילם, או ביקש צרכן לבטל את חיובו בעקבות ביטול עסקה כאמור והעוסק לא השיב לצרכן את החלק ממחיר העסקה או לא ביטל את החיוב כאמור," במקום המילים "הביטול של נותן השירות" יבוא "הביטול של נותן שירות התיירות". הערות? אני מעלה להצבעה. מי בעד, ירים את ידו? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים,

מה לגבי התחילה? השאלה אם העוסקים הרלוונטיים ערוכים. השאלה אם זה דורש מהם היערכות. כשנגיע למלונות, תהיה פה חצי שנה. עכשיו זה צריך להיות מיידי.

אני מציע שנעשה את זה חודש אחרי מועד הפרסום. מי בעד? הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין אושר. אנחנו מגישים רביזיה. על מה הרביזיה, על כל הסעיפים? כן, רביזיה על כל הסעיפים. של שניכם? כן, של שנינו. אני רוצה, איתן, להודות קודם כל לך,

לאיתי.

בצלאל, אני רוצה לומר לך תודה. מי שחושב שהוא הולך לעשות לי איזה בלבלת בראש סביב העניינים האלה בעת הזו שאנחנו מנסים לתת מענים גם בעולם המלונאות וגם בעולם התעופה - - במה שתלוי בי, אני אומר לך בצלאל, אני לא אוהב לעשות חצי מלאכה. אני דווקא מהמקום של הטיסות יותר מוטרד מאשר מעולם המלונאות, אני מוכרח לומר לך.

הציבור, אפרופו זה שאנחנו כל כך רוצים לדאוג לו, הרבה יותר קשה לו בעולם התעופה מאשר בעולם המלונאות, אני אומר כאזרח. בעולם התעופה צריך לראות אם אנחנו יודעים לתת את המענים למען הלקוח.

את התחרות שמתקיימת כתוצאה משמיים פתוחים. בתוך השמיים הפתוחים נוצרו עוד עולמות תוכן חדשים שעדיין אין לנו אפילו הבנה לאן זה הולך, מה יקרה עם זה. צריך להתעסק עם זה בזהירות רבה. אפילו הקטעים של המזוודות הפכו להיות סיפור. אלה קטעים שנראים לכאורה קטנים, אבל מתחיל להיות סיפור. מה העניין? הם כדי לכסת"ח את עצמם כותבים בתוך הכרטיס. פתאום אתה מגיע, אומרים לך: אדוני, תשלם עוד איקס שקלים, לא הודעת מראש, לא אמרת ככה. עולם המזוודות התפתח לעולם תוכן חדש. אני מנסה להתמקד בשני עולמות התוכן המרכזיים. חני, יעל, תדעו לדבר את השפה שלנו, אל תבואו לפתור לנו את כל הבעיות . תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:07.